אני מבקש להתחיל את סדר-היום: בקשת יושב ראש הכנסת לשינוי

בקשת יושב-ראש הכנסת לשינוי שעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שני, י"ח בכסלו התשע"ט, 26 בנובמבר 2018, וקיום ישיבה נוספת באותו היום. ירדנה, בבקשה. בוקר טוב. היום יושב ראש הכנסת

ויישא דברים את נשיא צ'כיה. זו ישיבה שנקבע

וכמובן שגם נשיא המדינה מתלווה אליו. נקבע שהדיון במליאה בנושא נשיא צ'כיה יהיה ב-16:30.

על פי התקנון, הגישה הצעות אי אמון והצעות אי אמון צריכות להיות נושא ראשון על סדר יומה של הכנסת, מבקש יושב-ראש הכנסת כהאי לישנא: "בהתאם לסעיף 19 (א)(1)

מבקש את אישור הוועדה לשנות שעת פתיחת הישיבה היום לשעה 16:30 ואז נקיים כמתוכנן את הישיבה המיוחדת לכבוד נשיא צ'כיה." לאחר מכן, הוא מבקש, בהתאם לסעיף 25 (ה)

לקבוע כי בסיומה של הישיבה המיוחדת לכבוד נשיא צ'כיה תתקיים ישיבת כנסת נוספת רגילה. שם הנושא הראשון יהיה ב-17:30 על סדר-היום. יהיו הצעות אי האמון והמשך סדר-היום כפי שתוכנן. זו בקשת יושב-ראש הכנסת. מישהו רוצה להעיר הערות בעניין? כדי שנוכל לקיים את כל הנושאים. אני יכול לתת רק עדות על הנשיא מי אני שיעשה את זה אבל שמעתי אותו במועצת אירופה. במועצת אירופה שמעתי את הנשיא הזה מדבר בצורה הכי יפה שיכולה להיות, הכי מרגשת על אהבתו והציונות והזכויות של ישראל. אני חושב שצריך לתת את הכול כדי לכבד את האיש הנפלא הזה. אני שמעתי את אותו נאום, ודעתי שונה מדעתו של אלי אלאלוף. אני מניח. בוא, אל תגיד דברים לא אמיתיים. לא היית איתנו באולם. זה הגדולה של הנאום. בואו נדבר בכבוד, בסדר? שמעתי את אותו נאום ביוטיוב. שמעתי את אותו ביוטיוב.

בוא נסכם, אחמד, מה שמרגש אותנו מעציב אותך. ומה שמשמח אותך מעציב אותנו. אתה מבין? זו הנוסחה. אם אתה שמח, אנחנו עצובים.

אם אנחנו עצובים לרוב, אז אתם צריכים בנושאים לאומים - - - תמיד?

בנושאים לאומיים - - - תמיד?

למשל, אם נשיג שלום, זה יעציב אותך? אמרתי, בנושאים לאומיים. זה נושא לאומי, השלום.

חבר הכנסת טיבי, אם אתה רוצה שלום ומה זה מבחינתך שלום. אנחנו מתפללים לזה. אני רוצה שלום איתך אפילו.

איתי לא יהיה לך שלום אף פעם. וואי, וואי, וואי.

רק טיבי מבין למה אני מתכוון. כן, חבר הכנסת חנין. איתי יש לו.

יש כמה - - - מי שרוצה לדבר, רשאי בכל נושא. אתם יכולים לעשות לי גם פיליבסטר בעקרון.

ממש לא. כן, חבר הכנסת חנין. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אין ספק שבקשת יושב-ראש הכנסת נעשית מכוח סמכויות שיש לו בתקנון. לא על זה הערה שלי. אני חושב,

עמיתיי חברי הכנסת, שלא במקרה נקבע בתקנון הכנסת שכשיש הצעות אי אמון הן יהיו הדבר הראשון בסדר-היום. היום יש לנו עניין אדוני יושב-ראש הקואליציה היום יש לנו של ביקור נשיא. באמת הכנסת רוצה לכבד אותו, וזה דבר לגיטימי ומקובל. לא על זה הוויכוח. הוויכוח הוא על זה שבפועל אנחנו עוקפים הוראה של תקנון הכנסת שאומרת: כשיש אי אמון, הוא הדבר הראשון בסדר-היום. היום זה באמת במציאות שבה אני לפחות לא רואה פה איזושהי בעייתיות מיוחדת עם ביקורו של נשיא צ'כיה. הערות, עמדות פוליטיות,

אין עם זה איזושהי בעייתיות מיוחדת.

פתיחת הפתח לאפשרות של עקיפת ההוראה העקרונית של תקנון הכנסת שאומרת: כשיש הצעות אי אמון, בזה נפתח סדר-היום, אני רואה בזה דבר לא נכון. אני מציע לחברי הכנסת לא לקבל את הבקשה, עם כל הכבוד והערכה ליושב ראש הכנסת ועם כל הכבוד והערכה - - - טוב, יענה לך יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת אמסלם.

כשהגיע נשיא מצ'כוסלובקיה לירושלים, כל היישוב רקד עד השמיים ואף אחד לא חלם שיבוא יום שאנחנו האם לאפשר לנשיא צ'כיה לדבר. צריך לשמור על הכבוד של צ'כוסלובקיה עם כל ההיסטוריה שלה. אני רוצה להשיב לך רק, חבר הכנסת חנין. היה סיכום עם הקואליציה, יושב-ראש הכנסת סיכם עם האופוזיציה שלא מעלים הצעות אי אמון כבר לפני כשבועיים או שלושה. היום, בגלל הביקור, וכרגיל האופוזיציה שברה גם את הסיכום הזה. בסופו של דבר, יש לנו ביקור חשוב, ממלכתי. אנחנו צריכים לכבד את הבן אדם. אני מניח שמבחינתך לא אכפת לך שהוא ישב ביציע איזה שעה וישמע את הצעקות. אבל אנחנו חשבנו

אבל אנחנו חושבים שונה ממך. יש לנו לכבוד לאנשים, בוודאי לנשיאים. זה נשיא מיוחד. דרך אגב, סעיף 98 מיועד בדיוק לתקלות מהסוג הזה. הלכנו לפי הסעיף הזה.

לפי התקנון, שיושב-ראש הכנסת רשאי להפסיק ישיבה, לשנות שעה של פתיחת ישיבה.

בדיוק הלכנו על הסעיף הזה, למרות שמבחינתי הייתי מפעיל כל סעיף אפשרי. אני לא בא לפרוצדורות, אני בא למהות. אם אתה רוצה, נפעיל גם 98 וגם את זה. ואם היה לי עוד סעיף, גם הייתי מפעיל, בגלל שאני רואה בזה כמעט חוצפה, גם שוברים סיכומים וגם לא נותנים כבוד לאורחים שבאים לכבד את מדינת ישראל. כן, חבר הכנסת חסון.

אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני מברך על הביקור של

נשיא צ'כיה ועל נאומו במליאה. אני חושב שיותר ויותר ראשי מדינות צריכים לדבר במליאה, ואנחנו צריכים כמובן לאפשר להם את הזמן לעשות את זה. אני רוצה רק להגיד דבר שיהיה כתוב בפרוטוקול. אנחנו באמת לפני שבועות ארוכים הסכמנו שבמועד הזה לא יוגשו הצעות אי אמון, כדי לאפשר את זה בשעה 16:30, כפי שהיושב-ראש רצה. הסיכום הזה או הבקשה של היושב-ראש בכלל לא הייתה עניין של אופוזיציה-קואליציה. היושב-ראש פנה אלינו, פנה אליי, פנה ליושב-ראש הקואליציה, והסכמנו. זו הייתה הסכמה הדדית של שנינו. קודם כול, צריך להגיד שהסיטואציה הזאת הייתה הרבה לפני ההתפתחויות הפוליטיות. ואין מה לעשות, אנחנו במערכת פוליטית דינמית. וכאשר הממשלה היום עומדת על 61 חברים, מבחינת האופוזיציה זה משחק חדש, שמשנה את הכללים חד משמעית. וצריך להבין את זה.

לא הראשון שעושה את זה, ולא הראשון שנוהג ככה בתפקידו באופוזיציה. ודבר נוסף אני רוצה לומר. בנוסף, אנחנו באופוזיציה מנסים לא תמיד זה קל, כי לא תמיד האופוזיציה הומוגנית ומסוגלת להסכים על הכול, כמו שגם בקואליציה אנחנו רואים שזה קורה. הייתה סיטואציה עם מרצ מול יושב-ראש הכנסת. אנחנו חשבנו שצריך לגבות את מרצ בסוגיה הזאת. ולכן, החלטנו להגיש את אי האמון. היושב-ראש עושה את מה שהוא יכול לעשות בסמכותו. ואם הוועדה תאשר,

ביום שתפנימו שהיחידים שיכולים להפיל את הקואליציה זה הקואליציה, יהיה לכם יותר קל. אבל אם אנחנו לא נעזור, זה לא יקרה. אתם לא עוזרים בשום דבר. אתם גם לעצמכם אפילו לא עוזרים. בואו נגיד ככה, יחסית לאופוזיציה שלא משפיעה, אתם מדברים עלינו המון. מה מדברים? מדברים עליכם שאתם לא משפיעים. כן, מה אתה רוצה, חבר הכנסת טיבי? רוצה לומר משהו? א', אני רוצה שלום גם איתך, למרות העמדה הסרבנית שלך.

סרבן השלום. אני אמשיך לדבוק בחלום האישי הזה שלי. אני מבין שאתה חולם על זה בלילה. אל תוותר על החלום. תמשיך לחלום, חבר הכנסת טיבי.

I have a dream. כן. אדוני, אני חבר כנסת ותיק. אני מכיר את התקנון והמנהג, מה שהיה מקובל. בדרך כלל, מקובל לפתוח את סדר-היום עם הצעות אי אמון, ולאחר מכן באים הדברים הנוספים. אין שום בעיה להפסיק דיון אחר כך, אחרי שזה מסתיים וכדומה.

אני לא רואה שום בעיה בזה שהנשיא ישמע את אי האמון במיוחד כשהרשימה המשותפת מציגה אותו היום. חשוב שהוא ישמע את חברי ג'מאל זחלקה ועאידה תומא סלימאן.

הוא בא כאורח רגיל. בעיקר את זחלקה. לא, כי הוא נשיא חד צדדי. אולי סוף סוף הוא ישמע דעה אחרת. הוא לא פנסיונר שבא לשבת ביציע הכנסת.

ולשבת ביציע זה מאוד מכובד, יציע הכבוד. קוראים לו יציע הכבוד. זה מיועדים לנשיאים ולראשי ממשלות, לחברי פרלמנט, וחבל - - - אני מודה לך על הדברים, ואני רוצה לשאול את החברים: מי בעד בקשת היושב-ראש? שירים את ידו. אני יכולה להצביע?

את חייבת להצביע.

לא הבאתם אותי, אני - - - אנחנו חמישה היום. 10 בעד.

נגד? 6 נגד. הצבעה בעד,

מיעוט נמנעים, אין בקשת יושב-ראש הכנסת לשינוי שעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שני, י"ח בכסלו התשע"ט 26.11.2018 וקיום ישיבה נוספת באותו היום, נתקבלה.

זה בהתאם לסעיף 18 לתקנון ובכפוף להוראות סעיף 9 לחוק הכנסת. ההתייעצות התקיימה בישיבת הנשיאות. אז כפי שכולנו יודעים, אנחנו פתחנו את כנס החורף ביום ראשון,

14 באוקטובר 2018. ההמלצה היא לסיים ביום ראשון, כ״ד באדר ב׳, ב-31 במרס 2019. את כנס הקיץ לפתוח ביום ראשון, י״ד באייר, לאחר יום העצמאות, ב-19 במאי 2019, ואמור להסתיים ביום ראשון, ג׳ באב, 4 באוגוסט 2019. בשבוע חנוכה, שמתרגש ובא עלינו, בימים בהם חל חג החנוכה תתקיימנה ישיבות הכנסת: יום שני, כ״ה בכסלו, 3 בדצמבר 2018 נר שני של חנוכה. הישיבה תיפתח בשעה 13:00 ותסתיים בשעה 16:00 לכל המאוחר, כדי לאפשר לחברים להיות עם המשפחות, להגיע להדלקות נר במקומות השונים בארץ. יום שלישי, כ״ו בכסלו התשע״ט, 4 בדצמבר 2018 נר שלישי של חנוכה. ישיבת הכנסת תיפתח בשעה 13:00 ותסתיים בשעה 16:00 לכל המאוחר. יום רביעי, כ״ז בכסלו התשע׳׳ט, 5 בדצמבר 2018 נר רביעי של חנוכה. ישיבת הכנסת תיפתח כרגיל בשעה 11:00 אבל תסתיים לכל המאוחר בסביבות השעה 15:00. ובתום ישיבת הכנסת, אנחנו נעלה לטרקלין ונדליק את הדלקת הנר המסורתית בכנסת על ידי יושב-ראש הכנסת. תענית אסתר ביום רביעי, י״ג באדר ב׳ התשע׳׳ט, ב-20 במרס - - - הם רואים רחוק שם. אנחנו קבענו את מועדי הפתיחה והסגירה, אם אנחנו מגיעים לשם.

חבר הכנסת רוזנטל, אתה לא תאמין אבל הממשלה יכולה להחזיק גם עד מרס. יש ייתכנות לכך. אגב, אני ראיתי שאמרת "רחוק" בחיוך. התפללת שזה יגיע לכאן.

חבר הכנסת אמסלם, אני לא יודע מה דעתך על העניין, אבל אני אשמח מאוד אם הבחירות תתקיימנה.

לא נשאר להם, מסכנים. רק אל תסכים לשיריונים.

בואו נאפשר לה להמשיך.

אל תסכים לשריונים, שלא יידחקו אותך למקום ה-14, חבר הכנסת מיקי.

אני ממש מודה לכם שאתם דואגים לי. מיקי, מיקי - - - סליחה, סליחה. אני לא דאגתי לעצמי כל כך הרבה. אולי אני אתמודד בליכוד? לא,

יש לנו מספיק בליכוד. ראיתי.

ביום רביעי, י״ג באדר ב׳ התשע׳׳ט, 20 במרס 2019, זה ערב תענית אסתר, תסתיים ישיבת הכנסת בשעה 14:00. כך גם נהגנו בשנים קודמות. זו המלצת היושב-ראש והסגנים.

חבר הכנסת חסון, רוצה להגיב? תודה רבה למזכירת הכנסת. סך הכול הנושאים באמת הועלו- - - גם בהסכמות. גם בפורום הסכמות וגם באמצעות אחרים. זה בסדר גמור. אין לנו התנגדות לדבר הזה. מה שיש לי כן התנגדות - - - זה כולל את חיליק בר, המועדים האלה? זה שאני אומר לך,

אני באמת שומע גם את הבכי והנהי של יושב-ראש הקואליציה על התנהגות האופוזיציה, אני שומע אותך מתנהג לחברי האופוזיציה.

אתה שומע אותי מתנגד? אולי תפסיקו להתעסק בנו ותתעסקו בעצמכם? אני נהנה מכל רגע, חבר הכנסת חסון. היה לנו משעמם איתכם כמה שנים. הייתם אחת האופוזיציות הכי חלשות שאני נתקלתי בהן. סוף סוף התחלתם להציק לנו קצת, שיהיה לנו מעניין.

האופוזיציה הכי חלשה בהיסטוריה שאתם לא מפסיקים לדבר עליה. כל היום אתם מתעסקים באופוזיציה. יאללה, די.

יושב-ראש הקואליציה רוצה להשיב לך. אז אני מצטער, אבל אני לא סיימתי. אז תסיים. אני רק אגיד שיחסית באמת לאופוזיציה כל כך חלשה - - - מאוד חלשה, מהחלשות שהיו.

אתם לא מפסיקים להתלונן עליה, להתעסק איתה ולדבר עליה. בסדר גמור. שהאופוזיציה חזקה אה, סליחה.

כן לציין שחוק הכנסת אומר שהכנסת תשב בעבודתה לא פחות מ-8 חודשים. והשנה זו שנה מעוברת, לפי לוח הזמנים, ייצא לנו לעבוד 9 חודשים. יפה מאוד לעם ישראל.

אבל מתי מסתיים המושב הזה מבחינת הכנסת? יש לי שאלה למזכירה.

רגע רק ישיב דודי ואז אתה.

שאלה למזכירה, לפני התשובה.

בחנוכה בשנים קודמות לא היו מסיימים ב-15:00? תמיד ב-16:00?

כל השנים? אם זה נפל על נר ראשון של חנוכה, אז עוד קודם כדי - - - ישיב יושב-ראש הקואליציה דודי אמסלם. אני רוצה להשיב למרכז האופוזיציה. רגע, רגע, אפשר רגע על להחלטה רק. אתם יהיה לכם הרבה זמן לזה.

למה לא עושים את החלטה הזאת על חנוכה קבועה? למה צריך כל פעם להגיש? אין אפשרות, כי כל פעם זה נופל בימים אחרים.

סליחה. לא משנה. לפעמים זה יוצא בימים אחרים. אני מבין, אבל אתה יכול לקבוע זה תמיד באותם תאריכים. בסדר, אנחנו עושים את זה אד-הוק. נעשה על זה דיון. עשה על זה דיון מיוחד. כן, חבר הכנסת אמסלם.

אז יהיה להם פחות זמן להתעסק איתנו. חבר'ה, יש עכשיו את הסעיף הבא שאנחנו צריכים לעבור עליו. מה שרציתי להגיד למרכז האופוזיציה אנחנו לא מתעסקים באופוזיציה, אנחנו מתעסקים בבני האדם. היות והוא חושב שכאן זה גן החיות התנ"כי מותר לשקר, בעולם המושגים שלו. לכן אני מופתע מזה מחדש. אני לא רגיל. אני בא מאקלים אחר. לא, אתה אציל בריטי ממש. יואל, לא הפרעתי לך.

חבר הכנסת חסון, לא להפריע.

כשאמרת בטלוויזיה שאני אמרתי לך לא - - - אולי תלך - - - אני אגיד דבר אחד: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל מבחינת ההגינות לא היה יושב-ראש קואליציה הגון כמו חבר הכנסת אמסלם,

אפשר להגיד מילה על הגינות?

מילה שלו היא מילה. זה ההבדל. מאיפה שאנחנו באים מילה שלנו זה מילה. אנחנו באים ממקום שמילה זה מילה.

כשאנחנו מוציאים מילה מהפה, אנחנו גם עומדים מאחורי הדברים שלנו, בשונה מכם. אז לפני שאתה מדבר על מילה, אל תדבר על מילה.

"מילה זה מילה" זה כולל את ראש הממשלה?

אנחנו המילה שלנו זו מילה, עם כל הכבוד.

לכן, גם חסון יש לו אלימות מוטבעת בו. תמיד הוא מתפרץ, תמיד הוא מפריע. וכשאני אומר לו: אתה לא תפריע, אז הוא הולך לטלוויזיה. הוא חושב שאני לא אפריע לו בגלל הדעות שלו, אלא בגלל שהוא אלים ותמיד מתפרץ,

חשבתי שאתה דואג לי לפריימריז, עכשיו גם לו אתה דואג לפריימריז?

אה, לא. בגדול - - - לכן זה מפתיע אותנו. - - - אבל מהיום,

זה כבר לא מפתיע אותי, בגלל שרק פעם אחת אפשר להפתיע אותי. ולכן, מר חסון - - - אתה מפתיע אותי כל יום. אתה מפתיע אותי כל יום על ההתנהלות של הקואליציה. תוסיף את הציבור הישראלי.

אני הייתי ממליץ לעם ישראל לא לקנות ממך מכונית יד שנייה. אין לי מכונית יש שנייה, אני לא מוכר. אל תדאג. מי בעד הצעת מועדי הכנסים? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד, רוב נגד, מיעוט נמנעים, 2

הכנסים במושב החמישי של הכנסת העשרים המלצת יו"ר הכנסת וסגניו,

החלטה התקבלה. נמנע.

מי? למה?

בקשת חבר הכנסת דן סידה להעברת הצעה לסדר-היום בנושא: "פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת החקלאית", מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בוועדת הכלכלה סעיף 3 בסדר-יום, בקשת חבר הכנסת דן סידה להעברת הצעה לסדר-היום בנושא: פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת החקלאית מוועדת העבודה,

לדיון בוועדת הכלכלה. יאמר משהו בעניין, יושב-ראש הוועדה?

הוא בעד, אז אני מניח שלא תהיה התנגדות לשאר

אנחנו עניינים. אנחנו עניינים, חבר הכנסת חסון.

בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה לפני הקריאה השנייה והשלישית. כן, אדוני היושב-ראש, הסבר קצר. אני חושב שזה חוק מצוין בתמיכה של כל הסיעות בכנסת. אם אפשר להקדים, אני אשמח מאוד. אנחנו רוצים להקדים.

ירים את ידו.

הצבעה בעד,

מיעוט נמנעים, אין בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה לפני הקריאה השנייה והשלישית,

הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה)(תיקון), התשע"ט 2018 (מ/1276) ב. הצעת חוק למניעת הסתננות(עבירות ושיפוט)(הוראת שעה) (תיקון מס' 4)(הארכת תוקף) התשע"ט 2018 (מ/1277) ג. הצעת חוק להסדרת ההימורים בספורט (תיקון מס' 14 והוראת שעה) התשע"ט 2018 (מ/1278) סעיף 6 ואחרון לסדר-היום: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות,

ענייני

נמנע. יש נמנע 1. גם אני נמנע. גם רוזנטל נמנע. גם אני נמנע. גם יוסי יונה נמנע.

כן. אני מבקשת להעביר את הדיון בהוראת שעה או בחקיקה לוועדת חוץ וביטחון.

אחרי ההצבעה, את קוראת "ועדת חוץ וביטחון".